פרק ד' מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית (העברת חובות

מסים עקיפים, כולל

חלים על כל צריכה בישראל. גם מכירה מקומית של עסק ישראלי חייבת במע"מ וגם ייבוא חייב במע"מ. כל ייבוא שהוא, בין אם זה טובין פיזיים, בין אם זה טובין בלתי מוחשיים, בין אם זה שירותים, חייב במס.